היום אנחנו מקיימים דיון מיוחד לציון

בכנסת. השנה הוא בהובלתה של חברתי אורנה ברביבאי וחברי מתן כהנא. כיושב-ראש התאחדות הסטודנטים, ומדי שנה בדיונים האחרונים, יצא לי להוביל כמה מהלכים, יחד

בוקר טוב. כבר שנתיים לא התקיים בכנסת יום מערך המילואים לכן אנחנו מרגישים זכות לחדש מסורת טובה שאנחנו חושבים שהיא נכונה וחשובה. מערך המילואים הוא נבחרת שהולכת

תודה רבה לחברת הכנסת פרומן.

אנחנו שמחים לארח אתכם בוועדת החינוך. אני שמח להיות פה. אני מצטרף לכל העושים

הנקודות שזקוקות לחיזוק הן לוודא מיסוד של רכז המילואים שימונה על ידי המוסד להשכלה גבוהה והוא יוכל ליישם את התקנות שקיימות. דבר נוסף שאני מנסה לקדם

למרות שכל התקשורת מודעת לזה ויידענו אותם על כך,

המילואים בכלל לא חשובים. לוקחים אותנו כמובן מאליו והדבר הזה לא מקובל.

אני סומך על הצוותים של מתן כהנא ואורנה ברביבאי שלא יתנו לתקשורת להתעלם לאורך כל

כן, זה בדרך. מה שפורסם אתמול באתר התזכירים של הממשלה, הוא טיוטת תקנות להערות הציבור, רק לגבי מילואים, עדיין לא לגבי ענין

אנחנו נבדוק את מה שפורסם ונסייע לכם לפרסם גם את התקנות שעדיין חסרות ונשלים את המלאכה הזו.

יש לנו טיוטה ואנחנו עובדים עליה ונעביר אותה בהקדם. יש לך צפי מתי זה יתפרסם? כרגע אין לי כל כך

בסופו של דבר,

לא היה לו שום סיוע בהשלמות או תמיכה מהמוסד שיבוא לקראתו. זו תחושה נוראית לסטודנט להיות בסיטואציה כזו. לעומת זאת, במוסדות אחרים כמו כנרת, מנהל המכללה יכול באופן אישי לכתוב מכתב עבור סטודנט ולקחת את הנושאים האלה ממש לתשומת

אני מאמין שכך יהיה גם השנה.

5,000 סטודנטים שמשרתים במילואים אבל כמה זה מסך המערך? היקף משרתי המילואים הפעילים הוא כ-100,000.

אתה יודע את הנתון אחד לאחד?

המגמה היא לעשות יותר אימונים אבל קצרים יותר. בתעסוקות כמעט תמיד אפשר לבוא לקראת החייל, הסטודנט. אימונים זה לתקופות קצרות. בסדר גמור, תודה. אבי, התייחסות שלך.

כל הערה שתתקבל בנוסח שפרסמנו אנחנו נתייחס ונשקול. שרית, תודה רבה.

אם מישהו רוצה להתייחס לפני שאני אסכם. אורנה את רוצה?

לפחות בעיניי. היו לי שיחות עם